בוקר טוב. אני לא יכול לומר שאני מאוד שמח לראות אתכם בבוקר יום חמישי, אבל אל תיקחו את זה באופן אישי. אני תמיד שמח לפגוש בכם בימי

אנחנו לוקחים דגימות מיוחדות שמאפשרות ממש לגדל את הנגיף במעבדה בשביל לראות עד כמה הוא קיים ושאנחנו לא מזהים רק שאריות של הנגיף בבדיקת PCR, על מנת לקבוע תוך זמן קצר מה באמת פרק הזמן שהם נשארים נדבקים וכך בעצם לקבוע את תקופת הבידוד וגם הגדרה של מגעים. זה משהו שכבר עודכן אתמול. כרגע זה נמסר להם בהודעה אישית, שהם לא יכולים לקצר בידוד? לא. אנחנו מדברים על המאומתים, על מי שכבר מאומת. עד היום הם מאומתים במצב קל. זה שינוי בנוהל מחלים. נכון. כרגע זה הנוהל. כל מי שמרוצף, מחויב בבידוד עד לקבלת החלמה, מינימום אחרי 14 ימים ולא 10 ימים כפי שהיה נהוג עד עכשיו בווריאנטים קודמים.

תמונת מצב שהזכרנו אותה קודם לכן, סטטוס חיסוני של מרוצפים. אפשר לראות שקצת יותר ממחצית אלה הם אנשים שהם מחוסנים או מחלימים, מרביתם קיבלו מנת בוסטר, שזה חלק מאותה תמונה עליה דיברתי קודם. התובנות המרכזיות שלנו. אנחנו רואים בסופו של דבר התפשטות נרחבת במדינות דרום אפריקה גם לפי חוזרים מדרום אפריקה וגם לפי דיווחים ואינדיקציות שמדווחות על ידי מדינות נוספות בעולם. אנחנו רואים התחלה של התפשטות מהירה של הווריאנט הזה גם באירופה וגם במדינות נוספות ושוב, כרגע ההערכה היא שהתפוצה שלו נמוכה, כשני אחוזים בממוצע בקהילה בשלב הזה. אנחנו מעריכים שהתפוצה בישראל עדיין היא מאוד מאוד מצומצמת וכרגע, בשלב הזה, כמו שאמרנו, ללא עדות להדבקה קהילתית ואין מספר גדול משמעותי של חולי אומיקרון בישראל שאינם ידועים. לכן מבחינתנו יש הצדקה אפידמיולוגית להמשך מאמץ לצמצם תחלואה נכנסת מחוץ לארץ שכוללת גם הגבלות יציאה, בידוד מפוקח במלוניות, מדיניות בדיקות הדוקה, פיקוח טכנולוגיה על אנשים שמשוחררים להמשך בידוד שלהם בבית. חשוב לציין שאנחנו בהחלט ערניים לצפי ודינמיקה מאוד מהירה ויתכן ונצטרך להגיע גם לממשלה וגם לכנסת עם בקשה להקדים החמרה נוספת לגבי מדיניות במידה ונראה אינדיקציות של עלייה בתחלואה נכנסת מאותן מדינות או דיווחים על הרחבת תפוצה משמעותית בחלק ממדינות נוספות שכרגע היום הן לא מובאות בתקנות לאישור. מה אנחנו יודעים לגבי עבודת ועדת החריגים לאותן מדינות? מגיעות בקשות? נעלה את אירית ונשמע לגבי המדינות האדומות.

אמנון יעלה עוד מעט וייתן את האינפורמציה כנציג הוועדה. לא נמצאים כאן הנציגים מהמשרדים האחרים?

כרגע לא. נמתין לאמנון. אילנה או הלשכה המשפטית, התייחסות שלכם לנושא צוות האוויר. צוות אוויר בתקנות האלה?

אלה לא התקנות האלה. זה קשור. זה כרגע בדיונים. אולי אילנה תרצה להרחיב. עוד לא גיבשנו את סט ההערכה. אני רוצה לומר משהו. כרגע צוותי אוויר שבאים בטיסות ממדינות אדומות, מה קורה אתם? לפי תקנות חובות ביצוע בדיקה, מי שמגיע ממדינה אדומה ויצא מהשדה במדינה האדומה - כשהוא חוזר, הוא יצטרך להיבדק גם אם הוא צוות אוויר.

אם הוא לא יצא, כרגע המצב הוא שהוא לא צריך להיבדק. דברים צריכים להיות קוהרנטיים כי אחרת צצה בעיה משפטית. הבאתם לנו אתמול תקנות בהן משאירים אנשים במלוניות עד שכל הבדיקות של מי שהיה במטוס חוזרות שליליות. זה לא מתכתב. זה פשוט לא מחזיק מים, שלא לדבר על זה שאיש צוות אוויר במטוס ממדינה אדומה מטייל לכל אורכו של המטוס ונמצא במגע עם הנוסעים. אנחנו נמצאים במצב שבן אדם בשורה ראשונה במטוס נחת ממדינה אדומה, קודם כל שולחים אותו למלונית, קיבל תשובת PCR שלילית, אומרים לו להישאר במלונית עד שהנוסע משורה 60 גם יקבל תשובה. אבל צוות האוויר שמטייל לאורכו ולרוחבו של המטוס פטור מבדיקה? תעזבו מלונית. זה לא הגיוני. זה מחליש את הטיעון האפידמיולוגי. אי אפשר לרדת כאן לרזולוציה של אוי ואבוי, יש 30 מקרים בישראל אבל יש את כל צוותי האוויר משלוש טיסות בשבוע מאתיופיה. מה זה בדיונים? הייתם צריכים להביא לנו אתמול תיקון עקיף לתקנות או תקנות חדשות. משפטית כאן אני רוצה לומר את זה למשפטנים התפקיד שלכם הוא להעלות את זה. אתם צריכים לומר לדרגי המקצוע במשרד הבריאות שאי אפשר להצדיק משפטית את התקנות שאישרנו אתמול בלי תיקון לצוותי אוויר.

צוות משפטי אכן העלה את זה. ומה קרה? ראש שירותי בריאות הציבור ביחד עם מנכ"ל משרד הבריאות צריכים לגבש עמדה. כאן אתם טועים.

אתם טועים. זה לא שהם צריכים לגבש עמדה. זה אתם צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לאשר לכם דבר כזה. זה לא לגבש עמדה. לגבש עמדה, זה לבוא ולומר שכדי לא לחייב צוותי אוויר, אנחנו לא מחילים את זה גם על הנוסעים. זאת עמדה. ניהול הסיכונים, זאת עמדה. העמדה שאומרת נשאיר אנשים שהם נוסעים בבידוד ואת צוות האוויר נפטור אפילו מבדיקה, זה לא במרחב השיקולים שלהם. לא מחזיק מים משפטית. אני מבקש להעביר את המסר הזה. זה לא מחזיק מים משפטית. אני מבקש שתצאו עכשיו לבדיקה. אני לא מוכן לאשר את התקנות האלה בלי התחייבות שלכם לפחות לבדיקה של אנשי צוות אוויר. אני מקבל כאן ביום ראשון תקנות, שינוי התקנות של צוותי אוויר, שמחייבות לפחות בדיקה. איך זה מחזיק מים? אלא אם אילנה תאיר את עיניי שיש לזה הצדקה אפידמיולוגית. אני לחלוטין מקבלת את ההערה. גשו, תעשו את הבדיקה. אני לא אאשר את התקנות. אני רוצה להסביר לכם. לא מחזיק מים. בואו נעשה סדר. אתם טוענים שהנגיף הזה מדבק פי 5-4 ולכן אתם גם מאוד לחוצים מהשהייה בתוך המטוס. עד כדי כך אתם לחוצים מהשהייה בתוך המטוס, שאתם מוכנים להשאיר אנשים במלונית עוד 24 שעות כי נוסע אחד מתוך 200 נוסעים, הייתה פשלה טכנית עם הבדיקה שלו. אבל על הדיילים שהולכים הלוך ושוב במטוס שהוא חממת הדבקה באומיקרון המדביק פי 4, נראה לכם הגיוני שהם יחזרו לקהילה אפילו בלי PCR. אני לא מבין. הדיילות של אייר אתיופיה, זה הגיוני שהן ירדו מהמטוס, אפילו לא יעשו בדיקת PCR, ילכו ללילה בתל אביב ויצאו בערב לפאבים. אני לא מבין את זה. איך אתם מבקשים מאתנו להחמיר את ההגבלות על הנוסעים בתנאים האפידמיולוגיים האלה ולהשאיר את הפטור לצוות אוויר? אני מבקש תשובה והתחייבות שלכם. האמת היא שהיינו צריכים לשאול את זה אתמול ולומר את האמירה הזאת. אני מבקש תשובה על זה. אני לא מוכן שאנשי צוותי האוויר ממדינות אדומות לא יעשו אפילו בדיקת PCR. מוכן לקבל את זה שהאדם הוא איש צוות אוויר ואתה לא שולח אותו למלונית, אולי הוא אזרח אתיופי שהוא דייל באייר אתיופיה וצריך לחזור למוחרת.

אבל אפילו לא PCR? אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד מה בדיוק אנחנו נכתוב שם. קודם כל, בואו נדייק. היום זה מה שאתם אומרים. אתם מצלצלים בפעמוני האזעקה דרמטית על החוזרים ממדינות אדומות, שולחים אנשים לבידוד במלונית, ואתם צריכים עוד שבוע כדי לחשוב על צוותי האוויר? לא. ביום ראשון נגיש תקנה. אם כן, אני רוצה תשובה. אני רוצה התחייבות. אני לא מוכן לאשר את התקנות על מדינות אדומות אם אין התחייבות שאנשי צוות אווירי יעברו בדיקת PCR. למרות שמה שאתה הצגת כאן זה יותר הקושי מול המלוניות. לגבי המלוניות גם יגיע ביום ראשון. אני אומר שוב שאפידמיולוגית זה לא מחזיק מים. החוק מחייב אותנו לבסס את התקנות ואת ההגבלות על האזרחים על תמונת מצב אפידמיולוגית. אתם יורדים אתנו כאן לרזולוציה של כמה מרוצפים חזרו מנמיביה. אם המסד האפידמיולוגי הוא לא קוהרנטי, אז על פי החוק אסור לנו לאשר תקנות. אז הדברים קשורים. הכול קשור. רק המדינות האדומות. זה כן עומד, בלי קשר לשאלה הזאת. את יודעת למה הוא לא עומד משפטית? עולה החשד שאם אתם נינוחים עם אנשי צוות האוויר אפילו ברמה שלא לעשות להם PCR, כנראה תמונת המצב הנורא נורא חמורה שאתם מציגים לנו לגבי הסכנה הנשקפת מהחוזרים ממדינות אדומות, קשה לי לסמוך עליה. אם זה נורא נורא חמור, איך אתם נותנים לדיילים להסתובב כאן ואפילו בלי בדיקת PCR? לא מחזיק מים. תעשו את הבדיקה. תודיעו למנכ"ל משרד הבריאות שבלי התחייבות לביצוע בדיקות PCR לצוותי האוויר, יושב ראש ועדת החוקה לא מצליח להבין איך הוא אמור לאשר את המדיניות המחמירה לגבי המגיעים ממדינות אדומות. אילנה, אני יודע את התשובה ואני יודע שעדיין אין לך תשובה לגבי התכניות של המדינה אבל איזה רעיונות כרגע נדונים על מנת לטייב את ההתמודדות עם תמונת המצב המדאיגה באירופה? כרגע אנחנו בעיקר במעקב. באיסוף נתונים, לראות מה קורה שם. אנחנו מעריכים שתמונת המצב תשתנה יחסית מהר לפי פוטנציאל ההידבקות של הווריאנט ולפי זה שכבר יש התחלה של התפשטות קהילתית שם. צריך לומר שבסופו של דבר מה שמעניין אותנו זה ספירת ראשים. זה לא באמת השיעור. אם אנחנו היום במאמץ למנוע הדבקה קהילתית בישראל או לכל הפחות לעכב אותה אני לא יודע אם נצליח למנוע אם באמת הנגיף כל כך מדבק אז השיעור מאוד מעניין אותנו לעניין הגבלת הטיסות אבל ה-45 אנשים שחזרו מאומתים מארצות הברית, הרבה יותר מטרידים אותנו מאותו אחד שחזר מנמיביה, גם אם השיעור מקרב החוזרים הוא הרבה יותר גדול כי בסופו של דבר יש כאן פוטנציאל ל-45 שרשראות הדבקה והבחור שחזר חולה מארצות הברית לא נכנס לבידוד במלונית. לא שאני ממליץ להביא את כולם למלוניות,

בסוף זה לא ריאלי.

אם מדובר בתעבורה תעופתית, זאת גם אירופה, גם ארצות הברית. זה גם מסביר למה כרגע אי אפשר להוריד את ה-72 שעות. עד שאנחנו לא יודעים תמונת מצב קצת יותר מדויקת לגבי מחוסנים לעומת לא מחוסנים מבחינת פוטנציאל הדבקה וגם חומרת מחלה, בשלב הזה אנחנו מעדיפים שאנשים יידגמו פעם נוספת. לא כולם מתאמתים בנחיתה בנתב"ג, חלקם רק בשלב יותר מאוחר ולכן חשוב שאנשים גם יידגמו. אנחנו יודעים שיש לנו בעיה דרמטית עם אחוז הנבדקים בבדיקה השנייה ביום השביעי. האוכלוסייה הזאת היא מראש כנראה אוכלוסייה קצת פחות לחוצה מענייני הקורונה כי היא לא מחוסנת.

זאת מראש אוכלוסייה שלא הצלחנו לשכנע את רובה להתחסן. ה-72 שעות, זאת אוכלוסייה שהיא מחוסנת. מה אנחנו רואים לגביה שיעורי ביצוע הבדיקה ביום השלישי? קודם כל, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית. אנחנו גם עושים תהליך יזום של יצירת קשר ומעקב אחרי כל חוזרי חוץ לארץ בשיתוף עם פקע"ר. אנחנו קרובים לבין 85 ל-90 אחוזים מהאנשים שמבצעים כרגע בדיקה נוספת ביום השלישי וביום השביעי בהתאם למה שהם נדרשים וזה מאוד חשוב. יש עדיין אחוז מסוים שלא מתבצע. רגע. אבל גם ביום השביעי אנחנו רואים עלייה?

אנחנו רודפים אחרי אנשים באופן פרטני. אלה נתונים חשובים. אני שומע בתקשורת דיבורים על שימוש במנגנון של הטלת קנס על מי שלא עושה את הבדיקה השנייה.

אני כרגע לא מחווה את עמדתי אבל אם אנחנו רואים שמבלי הפעלת הקנס התזכורת מפיקוד העורף או אולי באמת הלחץ מה-אומיקרון מביא לעלייה משמעותית במספרים שמבצעים, יכול להיות שעלינו כאן על דרך עוד לפני הטלת קנס. לכן אני רוצה בשבוע הבא, ברשותכם, לקבל את הנתונים. בטח אם תביאו לנו תקנות עם קנס, שאני עוד לא יודע אם אתם מביאים או לא. אתם מתכננים להביא? לפי מה שאנחנו מכירים, כן. זאת כרגע הכוונה של הממשלה. 23 בדצמבר. זה אושר בממשלה?

אבל זה אחד מהדברים שכרגע אתם עובדים עליהם.

זה לא התיקון הבא. אני רואה שיש לכם תכנית חומש של התקנות שתביאו לכאן. זה בסדר גמור. תדאגו להכניס את הצוות האווירי מהמדינות האדומות כשלב ראשון ביום ראשון הקרוב. הדירקטיבה היא כן לייצר מנגנון שיפקח. כרגע כמות המשאבים שמושקעת באיתור האנשים האלה ולעקוב ולוודא שהם עושים בדיקות, מושקע בזה מאמץ מאוד גדול עם הרבה מאוד כוח אדם גם ממפקדת אלון של פיקוד העורף שמסייעת לנו בניהול המשימה הזאת. חשוב לציין שאנחנו רואים גם הבדלים מאוד מאוד גדולים באחוז ההיענות לפי חוזרים מיעדים שונים. יש מקומות שאנשים חוזרים ועושים בדיקות בהיקפים מאוד יפים, מעל 90 אחוזים, ויש יעדים שאנחנו רואים שאנחנו מדשדשים סביב 40-30 אחוזים. אני לא אחקור בעניין הזה כי אני חושב שאני אגיע למחוזות לא ראויים בפילוח האוכלוסייה במדינת ישראל. זה בהחלט חלק מהאנתרופולוגיה הרפואית. כן. לדעתי זה מחייב אותנו לחשוב טוב על מאמצי ההסברה. אני רוצה להבין. המחשבה לגבי הסיפור של כניסת מי שלא מבצע בדיקה שנייה, זה מבחינתכם דבר שאתם כבר עובדים עליו? אנחנו עובדים עליו.

והוא בא במקביל להסרת חובת הבידוד או שזה לא קשור? יש קשר בין הדברים.

יש היגיון בהסרת חובת הבידוד בעת הזו לאור מה שנאמר כאן על ה-אומיקרון?

הכוונה היא כרגע להאריך את חובת הבידוד. של ה-72 שעות.

להחליף אחד בשני אבל זה לא משהו שהוא עדיין סופי. זה עדיין בתהליכי גיבוש. בסדר. גבירותיי, יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים לברר?

במיוחד על מדינות אדומות שהן לא ברשימה. יותר מלשלוח את האנשים למלונית? לא.

יש כאן איזשהו קושי כי ברשימה יש מדינות בהן אין מספיק מידע, מדינות באפריקה שאין בהן מספיק מידע ובכל זאת נמצאות ברשימה, לעומת למשל בריטניה שיודעים כבר שיש שם התפרצויות והיא לא ברשימה. גם זאת שאלה של הצדקה של אחד מול השני.

אני רוצה להזכיר שלחלק גדול מהמדינות שברשימה אין טיסות. לא צריך להתרשם מ-50 המדינות באפריקה. לרוב המדינות האלה אין טיסות ישירות אליהן והנוסעים חוזרים בעיקר דרך דרום אפריקה

אז השאלה היא לגבי המדינות כמו בריטניה, מדינות אדומות שהן לא ברשימה והנוסעים לא הולכים למלוניות, האם יכול להיות שיש שם אכיפה מוגברת לגבי הבידוד שלהם? הן לא אדומות. הן על סף להיות אדומות. בריטניה לא אדומה?

הגדרה של מדינה אדומה, צריך להיזהר מהגדרה של מדינה אדומה. גם צבעתם אותה באדום במפה. על איזו מדינה מדברים? על בריטניה. היא לא אדומה אלא מדינה עם התפרצות. אבל יש מדינות אדומות שהן לא צבועות אצלכם כמו דובאי והאמירויות?

כרגע הן לא ברשימה האסורה.

מה זה אדומות? יש בעיה עם מוקד תחלואה. הן לא אדומות על פי ההגדרות. יש מקרים מרוצפים, אנחנו יודעים שיש ואנחנו גם רואים את זה כמעט בכל מיני מדינות העולם. הווריאנט הזה הגיע לכולן, אבל עדיין בתפוצה קטנה שלא מצדיקה להכניס את המדינה לרשימת המדינות האדומות. על פי הקריטריונים שבניתם. מדובר על מספר חוזרים מאוד מאוד גדול. כל עוד אין הגבלה על התעופה ליעדים האלה - בריטניה, ראיתם את המספרים. מדובר על מספרים מאוד מאוד גדולים - קשה, לפחות נכון לעכשיו, לתעדף מדינה מסוימת כי אין לנו כרגע אינדיקציה חד משמעית לעלייה ספציפית. אנחנו גם יודעים שיש אזורים מסוימים שם התפוצה היא יותר גדולה וזאת לא כל בריטניה. צריך לומר את האמת. על פי תמונת המצב שכרגע בידינו, אנחנו מאוד קרובים למציאות בה יש כאן גל תחלואה עולמי עם ה-אומיקרון בגלל מקדם ההדבקה שלו. אז הממשלה תצטרך להחליט על מדיניות. אירופה מאוד קרובה לגל תחלואה ב-אומיקרון. בבריטניה אני מבין שהנתונים אומרים שה-אומיקרון הביס את הדלתא בעיצומו של גל תחלואה של הדלתא.

הונג קונג מוכרת כמדינה אדומה?

כרגע רק אפריקה. אתה צודק מאוד בדבריך. אם אפשר להתייחס בקצרה. הדיון נקבע כמעט מעכשיו לעכשיו ובחלק מהדיונים קודמים לא יכולתי להשתתף. יכול להיות שאני לא יודע הכול אבל אין ספק שכאשר זה יגיע למדינות שהנגישות אליהן והממשק הוא הרבה יותר חזק, - צריך לחשוב על כך. אני דיברתי בפעם הקודמת ואני לא יודע אם זה בא לידי ביטוי ואמרתי שיציאה מהארץ למדינות האלה, יש אנשים שיש להם שם מסחר ויש להם עסקים והם יכולים להפסיד את כל עולמם ואת כל הונם כי הם לא יוכלו לצאת

אני זוכר פעמים קודמות ואנשים באו ואמרו שלא יכולים למנוע מהם יציאה כי יש להם שם עסקים. אז הגענו למתווה לפיו יש זמן מסוים. אתה מונע ממנו לצאת כי אחר כך הוא ידרוש אחר כך להיכנס. זאת הסיבה היחידה. למה אתה מונע מבן אדם לצאת? לא שאתה עכשיו חושש לבריאותו. הסיבה היחידה שאני יודע אותה, כדי שאחר כך הוא לא יבקש כישראלי לחזור הביתה. אם מראש אתה מגביל את היציאה שלו, אתה אומר לו שב-30 הימים הקרובים הוא לא יכול לחזור, זאת סיבה שיכולה לעזור בהתחייבות שהוא לא חוזר. שהוא לא יכול לחזור. אני יודע שהממשלה עסוקה כרגע ושואלת את השאלה מה באמת יקרה כאשר אירופה תהיה בעיצומו של גל תחלואה והדבקות קהילתיות. אנחנו רואים היום כבר מוקד בבריטניה, מתחילים לראות מוקד בצרפת, ואני מזכיר שחלק גדול ממדינות אירופה באמת בעיצומו של גל תחלואה "רגיל". באוסטריה יש סגר. אני יודע שהממשלה עוסקת בנושא הזה. מה שאומר חבר הכנסת מקלב זה שצריך להיכנס למערכת ניהול הסיכונים שיכול להיות שאם לא סוגרים את השמים, אז באמת האמירה הזאת - אתה יכול לצאת אבל תדע שיש הגבלות בכניסה. למרות שאני רוצה לומר שמבחינה משפטית להגביל חזרה של אזרח ישראלי לארץ - - - אתה אומר את זה מראש. קשה להחזיק את המדיניות הזאת לאורך זמן. אני אציין שמי שנוסע לזמן ארוך,

כן יש לו את האפשרות לצאת. אבל אני רוצה להזכיר גם שאנחנו ראינו כאן בתקופת הגל הרביעי שהמענה שמקבלים אנשי עסקים הוא לא טוב. ראינו שברשימת החריגים בתקנות יש סעיפים שמקבלים מענה מאוד טוב כי הם מגיעים ישר לוועדת החריגים וברגע שטייבנו את עבודת ועדת החריגים, יש מענה. ראינו שכאשר מדובר באנשי עסקים, אם אתה לא משתייך לאיזה מפעל גדול או תעשייה ביטחונית, אתה אדם פרטי שיש לו עסקים מאוד קשה לקבל את המענה דרך משרד הכלכלה. מספר הישראלים שיוצאים ל-50 מדינות אפריקה, הוא לא גדול אבל אם מחר תהיינה הגבלות יציאה למדינות באירופה, אנחנו רואים את המספרים הנכנסים, או שוב יצאו לתורכיה, זה יצמח דרמטית. עכשיו צריך להיערך עם פתרונות כמו שאומר חבר הכנסת מקלב. נתקלנו במקרים שאנשים ישראלים אבל מרכז חייהם בחוץ לארץ. דיברנו על זה. סטודנטים. הם לא יכולים לחזור למשפחה. יש מענה. זה בחריגים. יש מענה טוב בתקנות. מי שמרכז חייו לא בישראל.

מה שקורה זה שאתה עושה תקנות ויש כל מיני דברים שאתה בכלל לא צופה אותם והתקנות לא נותנות מענה והן מצומצמות. אז אתה נתקל בחומה בצורה. לכן הקפדנו על איכות העבודה של ועדת החריגים. אני רוצה להתקדם. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. היינו צריכים כבר לפני חודשיים על העניין של הסנכרון לימים שני, שלישי ורביעי. בסדר, זו אשמתנו. אני כאן גם ביום חמישי. אני יודע, חבר הכנסת מקלב, שבינך לביני יש תחרות סמויה על שעות הנוכחות במשכן. בינתיים אתה מנצח. יש לי תחושה שאתה ביקשת מחבר הכנסת ינון אזולאי לגרש אותי אתמול מהמשכן כדי שאני לא אאפיל על ההישג הדרמטי שלך בנוכחות.

אין לי אתו הסכם בעניין. זה בטח מסיבות אחרות. רק לי יש הסכם עם הממשלה על ספרי תורה בכותל. הוא לא דיבר על המשכן.

רק מהמליאה הוא רצה לגרש אותי. בוועדה עוד מותר לי להיות. בוועדה אני נשאר. רק במליאה אסור לי להיות.

קמת. צעקת קריאות ביניים. זה באמת כל כך נדיר להכריז קריאת ביניים. בסדר. אני מבין שחבר הכנסת אזולאי הוא מאוד רגיש וקשה לו להתמודד עם קריאת ביניים.

הנושא שלו לא היה צריך לעורר אותך בקריאות ביניים כאלה. אני בסך הכול שאלתי אותו אם הוא בעד או נגד החוק כי לא הבנתי על מה הוא מדבר. זאת הייתה קריאת הביניים שלי. אני בחור אופטימי. מכיוון שאריה דרעי לא היסס לשלוח את הבן שלו לעבוד בהסתדרות הציונית העולמית ולעבוד כל יום עם רפורמים וקונסרבטיבים, והוא גם לא היסס לשלוח את האח לו להיות סגן יושב ראש קרן קיימת לישראל, כך שהוא כל יום עובד באותו צוות עם רפורמים וקונסרבטיבים, אז יש תקווה לאחריתך. בסוף גם ינון אזולאי יתרגל. אם האח של דרעי וינקי דרעי, הבן של דרעי, התרגלו לעבוד עם רפורמים, אז יש גם תקווה לינון אזולאי. הוא יצטרך לעבור תהליכי חפיפה. שיבקש מאח של דרעי. הוא גם יכול לבקש תהליכי חפיפה מפינדרוס כי פינדרוס סידר שיחתמו אתנו על הסכם קואליציוני.

אוסף סוכנים. אתה יודע שכל ארגון מסודר, מדינה ודאי - - - יש לה סוכנים חשאיים. שולח אנשים כדי להוציא גם מבפנים. אז המעורבות של ש"ס בהסתדרות הציונית היא כדי להרוס את המוסדות הציוניים. את הרפורמים. רק את הרפורמים.

זה החליש את הכוח של הרפורמים. לא רק הם. גם אנחנו. זאת שליחות. יפה. אני שמח שמתוך שלא לשמה בא לשמה והיהדות החרדית האשכנזית הצטרפה להסתדרות הציונית העולמית. יפה שהלכתם בעקבות התנועה הרפורמית שגילתה בשלב יותר מוקדם - - - מתוך לשמה מה שלא לשמה. עשרות המיליונים שהתנועה הרפורמית קיבלה בתוך הסוכנות. אל תדאג. תנוח דעתך. נמשיך לקבל. חברותיי, זה לא קשור לתקנות. עשינו הפוגה. יש תשובה לגבי צוות אוויר? עדיין אין לנו תשובה. מה אמור להגיע לכאן ביום ראשון? מלוניות. תעבירו בבקשה את המסר שאנחנו לא נשלח חוזרים ממדינות אדומות להיות במלוניות אם אנשי צוות האוויר לא נדרשים אפילו לבדיקת ׁPCR. נשמע הגיוני מבחינה משפטית. למדנו על כך שכרגע יצרו כאן מצב שאתמול אישרנו תקנות שדי אם לא חזרה תשובת PCR של מישהו אחר במטוס, הבן אדם עדיין צריך להישאר במלונית. איך אפשר להצדיק שהדייל או הדיילת לא חייבים אפילו בבדיקת PCR? אנחנו לא שולחים אותם למלונית אבל לפני שהם חוזרים הביתה לתל אביב או לבאר שבע, שלא יעשו בדיקת PCR אם הם חזרו ממדינה אדומה? זה לא נשמע הגיוני. בטח היה להם פטור.

לצוות אוויר יש בדיקת PCR פעם בשבוע.

גם זה אפילו לא.

אתה רואה, לפעמים אתה ואני חושבים אותו הדבר. אנחנו מסכימים שזה לא הגיוני. התחלתי לקרוא אתמול את ספרך. ספר טוב. כולו במחוזות המדע הבדיוני, אבל ספר טוב. אני מאמין שאפשר לקרוא לזה יותר ביסטופיה מאשר מדע בדיוני,

חברים, יום חמישי בצהרים. חוץ מזה, אני עוד צרוד מהוויכוח עם ינון אזולאי. וזה עוד כשמיקי היה בצד שלך. תחשוב מה היה קורה אם מיקי היה בצד שלנו. הוא לא קרא אותך לסדר אפילו פעם אחת. הוא בחר להסתכל לצד שמאל. זה עשר מעלות ימינה. הצוואר שלו תפוס. על מה יש לו לקרוא אותי לסדר? אני אדם מנומס. יום ראשון, בדיקות PCR לצוותים שמגיעים מהמדינות האדומות. מר אמנון שמואלי, ועדת החריגים,

התייחסות קצרה שלך ונתקדם הלאה. צהריים טובים לכולם. לגבי צוותי האוויר שמגיעים, זה צוות אוויר של אתיופיאן, הוא עובר בדיקת PCR. מחייבים אותו לעבור כאן בדיקת PCR והוא עושה את הבדיקה למרות שזה לא רשום בתקנות אבל זאת החלטה של מנהל נתב"ג, להעביר אותו בדיקת PCR בתנאים שמשרד הבריאות קבע. זה לגבי הדיון הקודם. מי החליט לחייב אנשים בבדיקת PCR ולכלוא אותם במלונית? ראש רשות שדות התעופה. זה בסמכותו לגבי ההסכמים וההנחיות עם חברות התעופה. אז זה אומר שאין שום בעיה להכניס את זה לתקנות. עדיף שלא.

עדיף שכן. ייכנס לתקנות. בסדר, אבל באופן עקרוני רק שתדעו שמבצעים והם נוסעים על פי נוהל ישירות למלונית ואחרי 24 שעות, למחרת, הם עוזבים את הארץ. ומה קורה עם הטיסות מדרום אפריקה? אין לך טיסות מדרום אפריקה. אני לא יודע מהיכן הבאתם את זה. אין טיסות מדרום אפריקה. הטיסות הן מאתיופיה. מכל 50 המדינות כרגע, הטיסות היחידות שנוחתות כאן אלה או צ'רטרים מסיישל או ישירות מאתיופיה? בדיוק, אבל סיישל כבר נגמר. אין טיסות מסיישל. הכניסות שמגיעות מסיישל זה רק לשם תדלוק. אנשים שינו את הנתיב למלדיבים. אלה שנסעו לסיישל נוסעים למלדיבים וכשהם חוזרים הם עוצרים בסיישל לתדלוק ואנחנו בודקים נוסע-נוסע שאכן לא עבר בסיישל. לגבי דרום אפריקה. בדרך כלל הם מגיעים מאירופה, הם מאותרים ונשלחים למלוניות. לגבי ועדת החריגים. ועדת חריגים ליציאה. עד היום קיבלנו 787 בקשות. מרביתן היו של אנשים שעוזבים למקום מגוריהם הקבוע, הם מציינים שהם נוסעים למקום מגוריהם הקבוע והם לא יחזרו ב-60 הימים הקרובים. יש כאלה שפונים לצאת למטרות עסקים. אלה בדרך כלל הבקשות. עד עתה אושרו 202 בקשות כאלה, 237 בקשות נדחו ו-347 נדרשו להשלמת מסמכים כי הם רק רשמו את הסיבה ולא צירפו עדות לכך. זאת תמונת המצב. אין ביקוש כמו שהיה לרוסיה או לתורכיה אלא מדובר במספרים ממש קטנים. ואתם מצליחים לעמוד בקצב ועובדים כפי שעבדתם בעבר? מלווים משפטית? אנחנו עומדים בקצב. מלווים משפטית. אין בעיות מיוחדות.

הרכב ועדת החריגים היא באותו הרכב של ועדת החריגים לגבי כניסה לישראל? את זה מרכז משרד החוץ. אמרנו שהסיבות שאנחנו מתחשבים בהן, בדרך כלל הן סיבות הומניטריות. אנחנו מאשרים אנשים שמרכז חייהם בארץ, לדוגמה תושבי קבע, תושבים ארעיים, סטודנטים. התנאי הוא שהם מחוסנים. מי מרכז את זה? משרד החוץ. הייתה הפרדה בין ועדת החריגים של המבקשים לצאת לבין אלה המבקשים להיכנס.

זה בגלל המספרים היותר גדולים או בגלל מדיניות אחרת?

אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים אם היו לוקחים את שתי הוועדות האלה למקום אחר אבל הן נשארו אצלנו כי אף אחד לא מוכן להיות בוועדות האלה. נשארנו בעל כורחנו בוועדות. הסיפור הזה של אי המצאת המסמכים, אתם מודיעים לאנשים שהם צריכים להביא מסמכים.

אנחנו מודיעים מה צריך להשלים. אם הוא אומר שהוא איש עסקים והוא נוסע לשם עסקים, הוא צריך המלצה של משרד הכלכלה. בלי זה אנחנו לא מאשרים. כך כתוב בנוהל. אז הוא ממציא את המסמכים החסרים. אין בעיה. אנחנו לא מערימים קשיים. אני קצת תוהה לגבי זה שכל כך הרבה אנשים לא מבינים שהם צריכים לצרף את המסמך הנכון. כלומר, יש לכם בערך 500 מתוך קרוב ל-800 בקשות של אנשים שלא מבינים מה הם צריכים לצרף. 300. 350. 50 אחוזים לא מגישים את המסמכים כי הם מנסים את מזלם ואולי זה יעבור. תוך כמה זמן עונים להם לגבי צירוף המסמך? אני מציע שתכניסו את זה לתקן של שירות המדינה. פחות מ-24 שעות. זה מחויב בחוק. כרגע מי שמפעיל את הטיסות האלה של אתיופיאן, זאת בעצם חברה שהיא מגיעה משם וכאן עושה את השהות הקצרה ולכן הם נבדקים,

הם שהו שם ומשם הגיעו לכאן. אין היום טיסות שחברה ישראלית מפעילה במדינה אחרת. המחויבות כרגע,

לבדיקות של אותה קבוצה היא פעם בשבוע. אנחנו נדבר על זה ביום ראשון. העובדה שזו חברה זרה, זה אומר שבהכרח הצוותים הם זרים? לא. כן. הצוותים הם זרים. הצוותים של אתיופיאן הם זרים. נדבר על זה ביום ראשון. חבר הכנסת מקלב, אנחנו ניגשים להצבעה? אני לא מצביע.

גברת טלי לאופר, התאחדות משרדי הנסיעות. תודה רבה. אני רוצה לדבר ממש בקצרה. כפי שאתם מתארים לעצמכם וכפי שאמרנו על כל במה, אנחנו קוראים כמובן לא להאריך את התקנות של הבידוד לחוזרים מחוץ לארץ שהם מחוסנים. אני אחסוך את כל הנאומים ואני אתמצת את זה לשני דברים.

ראיתי שיש נתונים לגבי זה שיש אולי הרבה נדבקים אבל לא ראינו כל נתונים לגבי מידת החומרה של החולים שחולים באופן חמור. לא ראינו כל נתונים. שלבו את זה עם זה שיש כאן פגיעה מאוד קשה בחופש התנועה של האזרחים ובעיקר בחוק יסוד: חופש העיסוק. יושב ראש הוועדה מכיר היטב וגם שלח פנייה בנושא. ההחלטות על שלושה ימי בידוד יחד עם ההחלטה על איסור כניסת תיירים, המשמעות שלה היא מכה ניצחת לתיירות ופגיעה בפרנסה. מאחר שהממשלה והמדינה למיטב ידיעתי עד עכשיו לא עושה כל ניסיון או לפחות מולנו לא הובאה איזושהי כוונה לפצות או לתת מענה כספי לנושא הזה, יחד עם זה שלא הוצג שיש מקרים קשים או שיש עלייה בתחלואה הקשה אני חושבת שזה תומך באי הארכת לפחות את חובת הבידוד של שלושה ימים שיש לה משמעויות הרסניות עלינו. בנושא הזה אני רוצה שוב לומר גם תודה ליושב ראש הוועדה על הפנייה שהוא הוציא בנושא למשרדי הממשלה וגם לומר לו שטרם נעשה משהו בנושא הזה. תודה רבה. תודה גברת לאופר. אני רוצה במענה לדבריך לומר שראשית, סוגיית הבידוד של ה-72 שעות לא מונחת לפתחנו, לא היום וגם לא כוועדה אלא היא בוועדת הבריאות של הכנסת כי זאת נגזרת של פקודת בריאות העם. דבר שני. אני חוזר על דברים שאמרתי אתמול. הממשלה חייבת ערכית, ציבורית, לטעמי גם משפטית, לתת מענה לפגיעה הכלכלית בענף התיירות הנכנסת. אני את שלי אמרתי. לא רק הנכנסת. אדוני, סליחה. לא רק הנכנסת. סוכני נסיעות ומשרדי נסיעות שעושים גם תיירות יוצאת נפגעו מכה ניצחת בנושא הזה.

מקבל את זה. תיירות שקשורה בנסיעות לחוץ לארץ ולא תיירות פנימית.

אני חושב שככל שעובר הזמן ואין מענה, לנו יותר קשה לסמוך ידינו על צעדים בתחום הזה שמשיתים את עיקר הנטל על ענף משקי אחד. אמרתי את הדברים בימים האחרונים. למיטב ידיעתי יש עבודת מטה של הממשלה בנושא, של משרד התיירות ומשרד האוצר, ואני מאוד מקווה שבין השאר בעזרת לחץ שלנו יצאו מים מן הסלע. אני כן רואה הצדקה אפידמיולוגית גם לתקנות האלה ובנתונים הנוכחיים גם להמשך חובת הבידוד של ה-72 שעות. אפשר לשאול שאלה בקשר הזה?

מבין האנשים שנכנסו לבידוד של ה-72 שעות, כמה אנשים יצאו שליליים בבדיקה הראשונה ויצאו חיוביים בבדיקה השנייה? זה בעצם יכול להיות גם אחרי 48 שעות או אחרי 24 שעות. הייתה על זה כתבה מאוד גדולה ב"ישראל היום". כמה מספרית ובאחוזים יצאו תוצאות כאלה?

אנחנו עוקבים אחרי הנתון באיזה יום אנשים מתאמתים בדרך כלל. כ-50 עד 60 אחוזים מתאמתים כבר בנחיתה בישראל. סביב היום השלישי מתווספים אליהם כ-25-20 אחוזים נוספים. מכלל המאומתים.

מכלל המאומתים. שהיו מספר די נמוך מלכתחילה. כלומר, חוק המספרים הנמוכים. השאלה היא מבין האנשים שנתקעו שלושה ימים בבית, איבדו שלושה ימי עבודה וכדומה, כמה אנשים יצאו חיוביים? זאת אומרת, כמה חולים תפסנו? יש לכם מספרים על כמה אנשים נתקעו בבידוד כזה. נניח נזרוק מספר, כמה מאות אלפי אנשים נתקעו לשלושה ימים בבית, כמה חולים תפסתם כך. אתה צריך לשאול הפוך. כמה מאומתים מתגלים בבדיקה הראשונה ואז תיקח 25 אחוזים. בסדר.

אלה כמה עשרות נוספות. לא כולם וריאנט. כמה עשרות נוספות. אנחנו יודעים כמה וריאנטים יש. לגבי חלקם זה חשד גבוה ואנחנו עדיין מחכים לריצוף. בכלל חיוביים. מדברים עכשיו על בכלל חיוביים. בכלל חיוביים. מי שחשוד בווריאנט, קודם כל הוא חיובי. ברור. זה כהתחלה. לרגיל לא מבקשים 72 שעות. עד לווריאנט לא היו 72 שעות. אבל 72 שעות זה גם מישהו שחוזר עכשיו מארצות הברית. מישהו שבא עכשיו מארצות הברית, ארצות הברית במפה שלכם היא בצבע יפה, אין אתה בעיה של הווריאנט כרגע וזה הרבה מאוד. השאלה היא עוד כמה זמן צריך להחזיק את סיפור ה-72 שעות. זאת השאלה.

אני אומר את דעתי למרות דעתך אדוני היושב ראש. אני חושב שאם 60 אחוזים נתפסים בכניסה, 20 אחוזים בבדיקה השנייה שאנחנו מחייבים אותם לעשות בגלל הבידוד, מה שאומר ש-20 אחוזים, גם הבידוד הזה לא עוזר להם והם הכי מסוכנים כי הם יצאו עם שתי בדיקות שליליות, הסתובבו בעולם והם מן הסתם גם עשו את ההדבקה הכי גדולה בקהילה. אני חושב שאין הצער שווה בנזק המלך. אילנה, אחרי שתי בדיקות שליליות, אחרי 72 שעות, מתברר שיש חיוביים. ודאי. הם מפתחים תסמינים.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 לפחות שבוע, 10 ימים, כפי שראינו קודם ועכשיו ספציפית לגבי הווריאנט הזה,

כרגע לפי נתונים מאוד ראשוניים שלנו, אנחנו רואים שהעומס הנגיפי של אומיקרון נשמר לאורך יותר זמן ולכן אתמול בלילה עדכנו את נוהל מחלים וכרגע כל מי שמרוצף לווריאנט הזה נשאר בבידוד עד לקבלת אישור. 14 ימים.

זה מי שכבר יצא לכם חיובי. נכון. בן אדם בא מארצות הברית, הוא עושה שלוש בדיקות. עושה בדיקה אחת לפני שהוא עולה למטוס. הוא עושה בדיקה שנייה מיד כשהוא יורד מהמטוס. הוא עושה בדיקה שלישית בתוך 72 שעות.

בתוך 72 שעות.

ביום השלישי. ביום השלישי, לפעמים זה פחות מ-72 שעות. ברוב המקרים זה פחות מ-72 שעות. הוא עושה שלוש בדיקות בפרק זמן של ארבעה-חמישה ימים. מי שיוצא חיובי בבדיקה הראשונה, בכלל לא עלה למטוס ולא הכנסתם אותו לסטטיסטיקה.

מי שיצא חיובי בבדיקה השנייה, כשהוא הגיע לארץ - 60 אחוזים מכלל האנשים שתפסתם שוב, במספרים זה נורא מעט אבל 60 אחוזים מהאנשים שתפסתם נתפסו בבדיקה שהם עשו בנתב"ג.

ישר נכנסו לבידוד מלא, ריצפתם אותו עם חשד ל-אומיקרון, 60 אחוזים. 20 אחוזים יצאו שליליים בשתי הבדיקות הראשונות ויצאו חיוביים בבדיקה שלישית. במספרים אלה כמה עשרות. חשד ל-אומיקרון, את אומרת חלקם,

תלוי מן הסתם מאיזו מדינה הם באים. אם היינו מפלחים את זה והייתי שואל ספציפית כמה מארצות הברית שאלה המסות הגדולות,

אלה המדינות שאנחנו יודעים את המספרים שמשם באים הכי הרבה אנשים אני מעריך שהתשובה תהיה יותר נמוכה לפי ההתפשטות. השאלה עכשיו היא מה התועלת האפידמיולוגית שאנחנו מרוויחים מה-20 אחוזים, גם אחרי שהם יצאו שליליים ואחר כך פיתחו תסמינים ותפסנו אותם. האם הדלתא הזאת של כמה עשרות מצדיקה את הפגיעה האדירה הן בתיירות, בחופש העיסוק, הן באנשים שבאים ומאבדים ימי עבודה, הן אנשים שמראש לא יוצאים לנסיעות קצרות כי הרבה מאוד אנשים שעובדים וחיים בארצות הברית ובישראל, חיים על הקו, הם יוצאים ביום ראשון וחוזרים ביום חמישי ועכשיו לא שווה להם לעשות את זה. השאלה האם התועלת האפידמיולוגית בדבר הזה שווה את הצעד הזה ובעיניי לא. כמו שאמרת אדוני היושב ראש, זה לא מונח לפתחנו ואולי יעבור בוועדת הבריאות אבל אני רוצה שהאמירה הזאת תיאמר. האמירה הזאת היא חשובה. אני יודע שגם בממשלה חלק מהדיון על הטלת חובת קנס ואי ביצוע בדיקה שנייה קשור בדיון הזה. האם לא כדאי לעבור למשטר הזה ולפטור מהבידוד. אני חושב שכרגע אנחנו רואים התפשטות גדולה, התחלת התפשטות גדולה באירופה. גם המצב בארצות הברית כאשר ארצות הברית לא נקייה מה-אומיקרון. אני אומר שוב שאני יודע שהממשלה בוחנת את העניין הזה בימים אלה. אני חושב שלעת הזו האמירה שזאת לא הולכת להיות שגרה חדשה אלא מדיניות שמבקשים בעזרתה לברר או לעמוד על המגמות לעוד שבוע, לעוד 10 ימים, זו אמירה סבירה. לאורך זמן, צודק חבר הכנסת רוטמן, זה איזשהו מצב ביניים שאין מה להמשיך אתו. הבקשה הראשונה, כמה זמן עבר? דיברנו אז על 14 ימים. זה 14 ימים. זאת הארכה שנייה. נקרא את התקנות. אדוני היושב ראש, האם הכרת את כל המדינות? מאז התחלתי להתעסק בענייני הקורונה, אני מנצח ביתר קלות את הילדים בארץ-עיר. אם אפשר בתקנות, לצד השם של המדינה, לשים שם של עיר בירה, זה מאוד יעזור לי. אם אפשר גם לסדר את הרשימה לפי סדר א'-ב'. לפי א-ב', זה מסודר. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-7א לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

ובהתקיים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 8 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"ב-2021 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 8, במקום "יום ה' בטבת התשפ"ב (9 בדצמבר 2021)" יבוא "י"ח בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021)". תחילה תחילתן של תקנות אעלה ביום ו' בטבת התשפ"ב (10 בדצמבר 2021). מי בעד אישור התקנות? הצבעה התקנות אושרו התקנות אושרו פה אחד. חברותיי, תודה. ככל הנראה ניפגש ביום ראשון. שבת שלום. סוף שבוע נעים. הישיבה ננעלה בשעה 12:55.